בוקר טוב לכולם,

הקליטה והתפוצות. היום 07 בפברואר 2023, ט"ז בשבט תשפ"ג. הנושא הוא מצב לימודי העברית באולפנים

ישיבת מעקב לדיונים שכבר התקיימו ב-18 בינואר וב-30

מי אמון על המשא ומתן? סוניה פרץ ממשרד החינוך. מה תפקידה במשרד?

סליחה, 40 מיליון במידה שהכול מאויש כמובן.

מצאתם עד עכשיו שום מקור תקציבי ל-40 מיליון האלה? 10 מיליארד שקלים בעשור. סליחה, אבל אני גם לא משוכנע שזה 5,000. זה הרבה פחות.

אני מבקש ממנהלת הוועדה לזמן ולקבוע דיון